שלום לכולכם.

עלויות כשרות הבשר והשפעתן על יוקר המחיה. כמה דברים בתחילת דבריי, ואחר כך אנחנו ננהל את הדיון עם שאלות ותשובות. איתנו גם סגן שר שאחראי על הפחתת הרגולציה בשוק, כשהכשרות היא אחד החסמים ויש עוד כמה. הוא ייתן לנו